בניהו טבילה הפיקוח העל יסודי, מחוז חרדי, משרד החינוך אבנר הרמתי יו"ר המרכז

התאחדות הסטודנטים הארצית יהודה אלטשולר ראש בית המדרש המכון הגבוה לתורה,

מרכז